אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו בבקשה לדיון מחדש בהצעת תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה).

הרי כבר אישרנו את זה שנה